אני פותח את הישיבה. הנושא: הצעה לדיון מהיר בנושא מתן הקלות בקבלה לעבודה בבתי החולים לעשרות אחיות עולות מצרפת. זה לא עניין של מתן הקלות.

הוועדה